בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, צוות הוועדה,

יסמין. אנחנו מתכנסים לגבי דיון מאוד חשוב בעיניי. בעולם טכנולוגי מפותח ותמיד יש עוד ועוד ועוד מכשירים חדשים שנכנסים לשוק הטכנולוגיה אנחנו מבינים שיש גם בריונות